רבים וטובים שאלו אותי מאיפה נולד הרעיון לקיים את הדיון הזה, ומה אני רוצה מהדיון הזה. רבים רוצים להבין מה קורה כאן ולמה פתאום מקיימים דיון על ים המלח, מה המטרה שלי בדיון הזה